29 ביוני 2015. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת,

הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל-אביב ותמריצים לפיזור גיאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה), התשע"ה 2015, מאת חברי הכנסת מרב מיכאלי,

מגיעים היום ליום דרמטי בכנסת.

אי-אפשר שלא להתייחס לשני נושאים רלוונטיים: הראשון, אנחנו מציינים שנה למבצע "צוק איתן"; ודווקא היום הגיע לשיאו מה שניסו לייצר, אותה הדרמה עם המשט.

מובן שהדבר השני הדרמטי שמתרחש היום, ושמחתי לשמוע את הודעתו של חבר הכנסת ליברמן לפני כמה דקות, שאף שהוא מביע איזו תמיכה עקרונית במתווה,

לנו יש שתי בעיות עקרוניות בנושא הגז. הראשונה, זו הפרוצדורה. זו הפעם הראשונה שמשתמשים בדרך הזאת, הפתלתלה והעקלקלה, של עקיפת הממונה, אותו סעיף 52 המפורסם שכל כך מדובר כאן בשבועות

אם יש משהו אחד שאפשר ללמוד מהמהלך הזה של הגז, תראו כמה דברים יכולים לזוז מהר במדינה כאשר ראש הממשלה פשוט רוצה. אני יכולתי רק להתפלל, אדוני סגן השר, שייקח

קטן אחד וקטלני: שלחברת הביטוח מותר כל שלוש או חמש שנים לשנות את תנאי הפוליסה. ובזמן שאנשים שילמו במשך 20 ו-30 שנה לחברת

המצב שיום אחרי יום פוגעים בחוליה שהיא באמת הכי חלשה בשרשרת כאן,

זה מצב שאסור להשלים

אתם הנחתם, אדוני היושב-ראש,

קודם כול רוצה להודות לחבר הכנסת איציק שמולי ולחבר הכנסת אילן גילאון,

נמצא פה כרגע, שיחד אתי מטפלים בנושא

ואנחנו לא נשקוט ולא נירגע ולא ננוח עד שהוא יבוא לפתרונו. קצת רקע היסטורי לסיפור העגום

המפקחת על שוק ההון וצוותה, במסגרת הסדרה כוללת של הביטוח הסיעודי הקבוצתי, מציעה פתרון לאוכלוסיית מבוטחים,

עליו, פתרון אחר

תג מחיר של הממשלה ותג מחיר של ארגוני הימין,

רע"ם, בל"ד, תע"ל. ינמק את ההצעה חבר הכנסת אחמד טיבי.

אמר: אין כזה דבר "לא יכולים למצוא", יש דבר שנקרא "לא רוצים למצוא".

זה הרושם שמתקבל. כאשר פעם אחר פעם פוגעים בכנסיות ומסגדים, לא פעם, לא פעמיים,

לא

מודל לחיקוי, לאנשי "תג מחיר", לאנשים האלה, שנוח ליושבי הסלונים ולשרים לומר עליהם, לגנות אותם, לומר שהם עשבים שוטים. הם לא עשבים שוטים. אנחנו נמצאים בשבוע שהביטוי "אפליה וגזענות"

גם שרפת

תעודה של האזרח, תעודה טכנית, משהו פיזיקלי, המבטא שהנ"ל, נושא התעודה, הוא אזרח. המילה אזרחות בעברית מסמלת אזרח, והקשר, או:

קצת צניעות. הרי יש ויכוחים בין הנרטיבים, בין הנרטיב של הערבים-פלסטינים במדינת ישראל לבין הנרטיב הציוני. אני מכבד דעתו של כל אחד. אני לא מסכים אתה,

שהוא קיום. מישהו מאיים על הקיום של הערבים במדינת ישראל. התנאי

כבוד לאומי, נא לסיים, אדוני. ואם התנאי הזה לא מתקיים, אדוני היושב-ראש,

לא ממש מאמין במה שאתה אומר, כי אחרת כנראה היית אומר את זה בשקט ובנועם הליכות ולא בצעקות. למה

כשצעקת: אני אזרח המדינה הזאת ומי שזה טוב לו, טוב לו, ומי שלא מוצא חן בעיניו זה גם בסדר,

כמובן בכל דבר.

באגף לחקירות מודיעין מונו צוותי חקירה

כפי שציינתי קודם, נעשה כך גם בעניין ההצתה הפושעת

ואנחנו מקווים שכך

חבר הכנסת טיבי, אני רוצה למנות כמה פעולות שבכל אופן המשטרה עשתה ועושה: הוקם מפלג פשיעה לאומנית בימ"ר ש"י שמרכז את הטיפול במרב האירועים,

אדוני היושב-ראש, מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, הרי מה

דהיינו, הרחקה מן הכנסת לצמיתות לאותם אישי ציבור שהזכרתי, שעברו עבירה שיש עמה קלון. מיקי, תגיד, למה לא אישרתם את החוק כשהייתם בממשלה? היינו והגשנו אותו גם, תאמין לי, עם כל הכבוד

לקופה הציבורית.

איך יכול להיות שאדם שהורשע בפלילים לא יוכל להיות נהג של שר, אבל יכול להיות שר, שר מכהן אפילו? זה נשמע למישהו סביר?

חברי בספסלי

מפחדים? מה הבעיה להביא את קרן קיימת לשקיפות ואת הדוחות הכספיים שלה לידיעת הציבור? מה בסך הכול ביקשנו, שיוחל על קרן קיימת חוק חופש

תמכנו בחוק שהביא חבר הכנסת מזרחי, ואתו הייתי בנושא הזה טרם כניסתי ומינויי למשרד האוצר, והייתי שותף אתו באותה

לא כל פעם שאת פותחת את הפה את צודקת. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת איילת שקד להשיב על

בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש,

הממשלה התנגדה להצעת החוק למאבק בשחיתות, לא חלילה משום שהעקרונות שביסודה אינם נכונים, אלא בשל

להפיל את המתווה הזה,

אבל אם אתם חושבים שזה מתווה נכון בקונסטלציה הגיאו-פוליטית והכלכלית שנוצרה,

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני לא מבין את חברי הכנסת הערבים שעוקבים. קהל נכבד, אחמד טיבי, בחייך דוקטור

המדינה, איך הממשלה,

נפגע אזרח ערבי פלסטיני, אפילו מעצר של חשודים בארגון טרור לא בא בחשבון. לא בא

אנטי-דתי, אנטי-חרדי, זה לא הולך. כשאני פותח בתקשורת ואני רואה: הסרדינים במספרים, מחאת הסרדינים, על כמה תלמידים בבתי-הספר,

רווחה במגזר החרדי. אתם שומעים? רווחה במגזר החרדי. אני הייתי מציע לחברי לצאת, כאן, לא רחוק,

ואנחנו רואים, ברוך השם, איזה חינוך משובח יוצא מכתלינו. כאשר היה סקר, כמה מורים ומורות הוכו בידי תלמידיהם

דירה במחיר שפוי ומשמעותי, בשבוע האחרון עבר בממשלה הנושא של התחדשות עירונית, שהמטרה שלו לקחת את אותן שכונות שנמצאות בפרברי ערים בהזנחה גדולה מאוד, ולחדש

התכנון ביהודה ושומרון לגמור את התוכנית שם ולהנפיק היתרי בנייה בתוך ימים או שבועות ולא למרוח את העסק היא בידיו של אדוני. אני סמוך ובטוח שאדוני ייתן את ההנחיה הנכונה, ונמנע את ההרס החמור והמיותר הזה. שמעתי פה קודם את חבר הכנסת טיבי זועק על אירועי "תג מחיר" שמבוצעים על-ידי יהודים

חבר הכנסת מגל, אני, אני, אני רוצה להאמין שכשרוצחים יהודים, יש פה טרור יחד.

טרור. אז גם יש כאן קונסנזוס מוחלט שמגנה את זה, וגם מערכת הביטחון, ושר הביטחון כנראה מצא את הדיון הנכון לשבת פה,

אתה מגנה את "תג מחיר"? יש דברים שאתה

אתה מסכים לפגיעה? אתה מסכים לפגיעה ברכוש יהודי? אתה, לתמוך ב"תג מחיר" חבר הכנסת אבו עראר, אפשר לבקש ממך רק לשבת.

אתה מגנה פגיעה ברכוש יהודים?

בשלוש קריאות בכנסת, להקים שידור ציבורי חדש ולסגור את הישן. הדבר החשוב ביותר בעיני שנקבע בחקיקה הוא, לנתק ניתוק מוחלט את הפוליטיקה מהשידור הציבורי, כי השידור הציבורי לא צריך להיות השופר של אף

תודה, חברת הכנסת אלהרר. חבר הכנסת חמד עמאר,

ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אחרונת הדוברים תהיה חברת הכנסת רוזין ממרצ,

זה רק שמענו השבוע בחדשות, המשטרה רוצה לפתוח את החקירה של אירועי פקיעין מלפני שמונה

מעניין מי מהלך אימים על מי. יש גורמים שכנראה רוצים להלך אימים על הדרוזים כקולקטיב ולמנוע מהם להביע את זעקתם בנושא אחיהם

הכנסת, שרים, קודם כול ברצוני להודות לחברי איציק שמולי שפירט בנושא החשוב כל כך של הביטוח הסיעודי הקבוצתי, וברצוני להזכיר עוד הפעם שמדובר במיליון ישראלים שנפלו להונאה בחסות משרד האוצר ואשר לא יכולים לדעת אם, כיצד ואיך ישלמו על הביטוח הסיעודי

תודה, חברת הכנסת סבטלובה. חברת הכנסת מיכל רוזין, נציגת סיעת מרצ,

תשובת השרה איילת שקד.

תארו לעצמכם שהכנסת

הלוביסט של "דלק קידוחים" שהיה מעורב בפרשת ישראל ביתנו, העדויות של חברת הכנסת יחימוביץ וחברי הכנסת מיהדות התורה על כך שתשובה מציע להם שוחד פוליטי,

חוקים, כי הרבה זמן זה לא קרה.

את הזמנים ונוכל ללכת לישון לפני 04:00. את יודעת, אומר: כולם רוצים להגיע לפה, מגיעים, רוצים ללכת, מה זה? תמר, אנחנו מאוד נהנים

אני מסכימה אתך ששרים צריכים לקחת אחריות, אבל אתה גם צריך להסכים אתי, והתפיסה של המפלגה שלך, שבמקרה הזה התפיסה שלי ושל המפלגה שלך בתחום הכלכלי די דומה,

והפוליטי, אני יודעת בקווים כלליים מה המתווה, בוא אני אספר לך, בגדול, בסדר? בוא אני אספר לך. בגדול,

טריליון שקל, טריליון שקל, תקשיבו, אתם יודעים שההסדר הזה יגיע לוועדת הכלכלה, ושם חבר הכנסת איתן כבל יוציא לכולם

רוצה לפנות כאן עכשיו לחברי הקואליציה, גם לחברי הקואליציה. מה לעשות, כשאתה נבחר למנהיגות, לפעמים צריך לקבל החלטות שהן לא פופולריות או לא נוחות, או החלטות שאנחנו לא שלמים אתן במאה

וחושבת שראוי וחייבים על המתווה הזה לדון גם בכנסת. ואני חושבת שבוועדת הכלכלה אתה צריך לעשות דיונים ארוכים ויסודיים, וזו

המתווה אומנם לא על סדר-היום,

ואם אתם תגידו לי שמה שיעזור לכם להצביע בעד יהיה

אז אפשר לעשות את

עשר שנים,

אני לא מזמן, דרך אגב, שמתי בדף

באותה תקופה ואת הדברים שאמר השר אלי ישי באותה תקופה,

מילה במילה.

אז אני מבקשת מכם, תהיו אחראיים.

כל

חברי הכנסת, נא לשבת. אם כן, אנחנו נצביע על שלוש הצעות האי-אמון בממשלה, הצעת סיעת המחנה הציוני: הונאת הביטוח הסיעודי הקבוצתי.

מיכאל אורן, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח חברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי שלא קראו בשמם במהלך ההצבעה והם מעוניינים להצביע? אין כאלה. ההצבעה

הקואליציה,

נצביע הצבעה אלקטרונית על הצעת הרשימה המשותפת: תג מחיר של הממשלה ותג מחיר של ארגוני הימין. מי בעד ההצעה?

אדוני יוכל לתת לנו תשובה אם תהיה הצבעה בסוף הדיון? תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אכן, חברי הכנסת, נא להקשיב שנייה, מי שמעוניין לדעת מה קורה בסדר-היום. כרגע, סדרת בקשות הממשלה לגבי החלת דין רציפות על כמה חוקים, אין הצבעה,

אז יש לנו עוד סדר-יום עמוס וארוך. אם כן, אני מזמין את השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין להציג לנו את בקשות הממשלה לגבי החלת דין רציפות על חוקים מסוימים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד

תודה רבה לכבוד השר. אנחנו עוברים להודעת ועדת העבודה,

159). יציג אותה יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף.

בינתיים נשמע הודעה של מזכירות הכנסת.

יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת

סלומינסקי.

התשע"ה 2015. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סמוֹלנסקי. סלומינסקי. לא שמאל. מי זה

תחזור על הנימוק. זה הנימוק שכל האגף הזה אומר אותו כל הזמן. ב. אם באמת, אני אומר למה כן לתעד, אני מסביר, לא למה לא. אני אומר, יש שתי סיבות. הבנתי שידידי לא מבין, כי במקום להגיד לי מברוכ,

דבר שני,

זה שתוך כדי חקירה, ומדובר על חשודים, מצליחים להוציא מהם שמות של אותם אלה שקשורים לרשת, אותם אלה שמתכננים

אנחנו יודעים שמעבר לזה, מהצד השני, יש ועדת צ'חנובר,

ודנה גם בנושא הזה, כי לשב"כ יש פטור מתיעוד,

ואני מניח

תשעה חודשים,

זה שני שרים אחרים, אחד הפנים ואחד ביטחון הפנים.

פתחתי את

כאן השר לביטחון פנים ואמר בצורה ברורה שהוא חושב שזה לא נכון להאריך לתקופה ארוכה כל כך,

ידיעתי, הצוות המקצועי המשפטי של ועדת החוקה, כפי שהוא כתב את זה לחברי הוועדה, רצה להמליץ על הארכה לשנתיים

הטענות נגד אופן החקירה, ויהיה בידי בית-המשפט להגיע במידה רבה יותר לחקר האמת. ועדת החקירה הציבורית לבדיקת אירועי המשט

על החשודים, אם אכן הם יואשמו כדין,

ולכן הנושא של הוגנות וצדק במשפט הוא חשוב ביותר.

גם הארכה בחמש שנים, גם הכללת

בבקשה, אדוני. חמש דקות שלך.

היושבת-ראש, מכובדי השרים, חברים, עלה ידידנו חבר הכנסת סלומינסקי והקריא

להסיר מצלמות. תמשיכו להתלהב, ואפילו,

שההתלהבות תהיה משיחית קצת יותר. אין מצלמות, יש לכם רישיון.

שמוצע כאן, כי ההסתרה, כשאני רוצה להסתיר משהו, אז אני רוצה לעשות דברים לא נעימים לעין, לא נעימים למצלמה,

לטלטל אם צריך דמוקרטיה,

חוקים, מה שאתם רוצים. אי-אפשר לטמון את החול, אמרת טוב. את הראש בחול, אמרתי טוב? יש לכם מה להסתיר, וזה לא מוסיף לבית הזה. תודה רבה. תודה רבה, חבר

היו נמצאות בחקירת שב"כ בלבד. בעצם מה שמבקשים פה מאתנו היום זה לבוא ולאשר שלא יהיה תיעוד, לא חזותי ולא קולי, בתחנות המשטרה. לדבר הזה אי-אפשר לתת יד, דווקא בגלל ביטחון המדינה. ואני אסביר את עצמי,

אז שאף אחד לא יחשוב לשנייה שאנחנו מדברים על סיטואציה שבה יש רק, אין תיעוד, יש הודעה בכתב. ואת ההודעה בכתב אי-אפשר ללכת

המדינה, או כל אימת שהוא חושש שיש חשש לשלום הציבור, על מנת למנוע חששות שכאלה. ולכן במקרים מסוימים אפשר היה להוציא גם תעודות חיסיון ולמנוע את העברת

נמצאות אם יש לו איזה רקע. אבל תראו את האבסורד: מכיוון שלא הרחבנו את הגדרת הביטחון, העבירות האלה לא נמצאות בהגדרת הביטחון. ואז מה קורה?

קבע שמותר להפעיל לחץ פיזי מתון על נחקרים בענייני ביטחון,

וב-1999 בית-המשפט העליון דחה את האפשרות להשתמש בלחץ פיזי מתון. לחץ פיזי

היו אכן אמיתיים,

היושבת-ראש, זכות בסיסית של אדם במדינה דמוקרטית היא לא להיות מעוּנה. ואינני מדבר על מעונה קדוש. זכות בסיסית, לא להיחשף לעינויים זוהי זכות מוחלטת במדינה דמוקרטית,

בסיסיות בעולם מודרני, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תחבור אל הקהילה הבין-לאומית החופשית, וגם היא תייצר קודי חקירה שיש בהם זכות בסיסית של אדם לא להיות מעונה

שנקרא חוק האזרחות, שמאריכים את זה בהוראות שעה מאז 2003. גם את החוק הזה מאריכים כבר 12 שנים, ועכשיו רוצים להאריך את זה, גברתי היושבת-ראש,

בעיה עם זה. שהיום חייבות להיות מתועדות, אבל עכשיו, מכיוון שיגדירו את זה כעבירת ביטחון בהתחלת החקירה, אי-אפשר לתעד את

ולכן זה מסוכן מאוד, כל העניין הזה. אנחנו מדברים על חקירות במשטרה. חברי חברי הכנסת, כל מה שקורה בחקירות השב"כ, לא חל עליו החוק הזה, כל מה

לבוא ולאשר את זה היום בצורה מהירה, חפוזה. ראש השב"כ עצמו, יובל דיסקין, אמר בוועדת טירקל:

הנתון הזה שאומר 650 תלונות על עינויים מצביע בדיוק על הצורך דווקא לתעד את החקירות הללו, חקירות של נחשדים בעבירות בהקשר הביטחוני.

כשמוגשת ההודאה, והנחקר או החשוד טוען שההודאה נגבתה בדרכים פסולות, בא החוקר או השוטר וטוען שלא הופעלו אמצעים פסולים,

הודאות שנגבות באופן פסול, ובעצם מכריחים את הנחקר לתת את ההודאה הזו. דיבר חברי עורך-הדין סעדי על הדיון שהיה בוועדת החוקה. בדיון

לכן, גברתי היושבת-ראש, אנחנו חושבים שיש כאן פגיעה קשה בזכויותיהם של הנחקרים, במיוחד הנחקרים הפלסטינים, שהחוקרים מתייחסים אליהם כלאויבים, ודווקא בהקשר הביטחוני צריך לחייב את התיעוד החזותי

בניסוח עמום, שלא מגדיר את המונח "עבירה ביטחונית",

עוד פגיעה בזכותו של האסיר נותן חופש להגדרה שרירותית, ונותן

אשר מגביר את הפגיעה בזכויותיו של החשוד.

האם הפטור הזה הוא אכן פטור מתיעוד?

הוא לא פטור מתיעוד. הוא פטור ומתן רשות

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בעצם, דיברו הרבה לפני ואמרו מה בעצם הארכת הוראת שעה

לקבוצה לאומית מסוימת. אני חושבת שהגיע הזמן גם לדבר על עצם העובדה, דיברו לפני על כמה תלונות הוגשו בעניין עינויים בעת

בעצם מביאה גם הרגשת חוסר כבוד לנשים וגם הרגשת

להגן על זכויות החשודים מתעדים חקירות בעבירות קשות,

היא גבוהה. אז תיעוד חקירות הוא חלק ממה שמגן על זכויות אדם, ותיעוד חקירות הוא חלק ממה שמבטיח מערכת משפט הוגנת, רצינית,

ויש אצלנו דלתיים סגורות, ואיסורי פרסום, והגבלות על עורכי-דין, כשמדובר בעבירות ביטחון. יש סוגים של סודיות וחיסיון שהדמיון והשטן לא בראו. מהצד השני, כפי שהוזכר כאן כבר

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת זהבה גלאון. ויסיים את הדיון אחריה, חבר הכנסת נחמן שי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

שמבקשת להאריך

של אלה שטוענים שצריך לפטור מתיעוד חזותי וקולי, ואני מודה שלא השתכנעתי. אמרו, בין היתר, אחד הטיעונים היה,

ויסלחו לי חברי ששמעו אותה, שחקירות שהן לא מתועדות עלולות להביא למצב שנחקרים יודו בפשעים או בדברים שהם לא עשו. עכשיו,

אבל גם לחשודים בעבירות ביטחון יש זכויות.

גם בנושאי ביטחון.

חשודים. אני אומר שזה אותו

אני אומר שיש קו אחד שמחבר בין עקרונות, בין ערכי היסוד של החברה ושל מדינת

אולי לפעמים את הלחץ, אולי לפעמים את הרצון ללכת מעבר לגבולות המותרים. ואנחנו יודעים שנקבעו קווים ברורים מתי מותר ללכת מעבר ומתי לא. וכשיש סכנה ויש ודאות קרובה לפגיעה בביטחון, וכשיש ודאות קרובה ויש סכנה של פצצה מתקתקת שעלולה לפגוע ולהביא

בקשב רב את דברי המתנגדים. ושוב, אני לא יכול להגיד שאלה סתם דברים, כי הם דברים נכונים, רק עם בעיה אחת, שהציגו רק צד אחד של המטבע.

קצת יותר,

מול הצרכים של המדינה ומניעת טרור.

השר ואומר: רבותי, תנו לי זמן. ועל מה

ואני פונה באמת לחברי, וואו, איזה רעש. חברי הכנסת, מאוד קשה לדבר מכאן, כשאנחנו לא שומעים את עצמנו.

יש כמה חברי

אני אלך ואני אפגע במאמצים של השב"כ מצד אחד, ואחר כך של המשטרה מצד שני, להוציא ממנו שמות ולחסל

מה,

אתה חופר לעצמך. ענינו לך. אבל שכנעתי אותך, נכון?

אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני רוצה להבין, ביטלתם שמית? אפשר הצבעה אלקטרונית? רבותי, התחילה ההצבעה, מה זה? התחילה ההצבעה, זה לא יכול לקרות, התחילה ההצבעה, מה זה?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני,

נגד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי,

הרצוג, בעד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד

בעת ההצבעה.

מיכאל אורן, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח האם יש באולם חברי כנסת שלא השתתפו בהצבעה או לא שמעו את שמם ורוצים

תוצאות ההצבעה: בעד, 39, נגד, 72, שני נמנעים. הסתייגות מס' 1 לא עברה. כרגע יש לנו לחלופין, ואנחנו עוברים להצבעות אלקטרוניות: לחלופין

לחלופין (ד') של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת המחנה הציוני וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 35, נגד, 71, שני נמנעים. לחלופין

72, נגד, 36, אחד נמנע. סעיף 1 התקבל בנוסח הוועדה.

אנחנו עוברים לקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית.

דיון בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

(הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה). כפי שאתם יודעים, היום,

מטרתנו הייתה, מטרת הוועדה תהיה, גם לתת כמה שיותר מהקצבאות האלה ומהגמלאות לזכאים לגמלאות האלה, ולא למתווכים שטיפלו. היו תופעות שצוינו שהן לא היו הכי

לצמצם את הביורוקרטיה ולהגביר את העזרה כדי שפניות כאלה יגיעו ישירות על-ידי הנפגעים שזקוקים לכל גרוש שמעניקים להם. אנחנו יודעים שלפני כשנתיים הביטוח הלאומי

לצערי,

תודה רבה, אדוני. אנחנו נעבור לנושא הבא. הנושא הבא יהיה הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (תיקון), התשע"ה 2015. יציג את החוק יושב-ראש ועדת

בנושא. כיוון שהליך התקנת התקנות טרם הושלם, וכדי לאפשר זמן מספיק להתקנת התקנות ולקיום הליך ההכרה בישיבות לפי אמות המידה שייקבעו בהן, אנחנו החלטנו להמליץ בפני הכנסת להאריך את הוראת השעה בעוד שנה, כך שרשימת הישיבות הנוכחית תעמוד בתוקף עד ליום 19 במרס

השאלה מה יקרה, חברת הכנסת חוטובלי, אם תהיו צמד.

והנה היום, לצערי, התחלנו במלאכת הפספוס של החוק

במקרה הזה הכנסת תעצור מלכת.

אדוני היושב-ראש, תודה, אני רוצה להבהיר לחברי הבית המעטים שנמצאים כאן ולשר הביטחון שאיננו נמצא כאן, מה מונח

אופן

ממציאים קומבינה. ובקומבינה יהיה איזה צוות של שר הביטחון,

ובפועל, האלוף במילואים גלנט,

בפועל זה ייקח משר הביטחון את הסמכות המוסרית שאתה ואני סומכים עליה, לשלוח אנשים לקרב,

ואני לא רוצה להגיד את השם, אבל אחד מאנשי משרד החוץ, שישב אתי, יחד, מסביר להם מה זה צה"ל למדינת ישראל, מה המשמעות של לשרת, מה המשמעות של כור ההיתוך

לא הולך לצבא, הוא לא ייכנס לכלא.

לקחו את החוק שחל על כולם, והעבירו אותו שיהיה של כולם. וזה בדיוק הדיון האמיתי. לכן אני מציע לכולם לבוא ולהסתכל בצעד

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. גם לך, אדוני, מוקצות חמש דקות.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, באמת חבל ששר הביטחון איננו פה, כי נשאלת השאלה, מדוע צריכים לדחות את

אדוני היושב-ראש, זה תרגיל שמתאים לילד בכיתה א' ולא לשר ביטחון, שבא ואומר למורה: לא הספקתי להכין שיעורי-בית. מה, שר הביטחון, הוא אמור לעשות את כל ההערות ואת כל

לשיטתכם, אדוני שר הביטחון, או שהפריץ ימות,

לא רוצה להמשיך את המשפט הרגיל, אבל אני אומר לכם שכלב השמירה של מפלגת יש עתיד יחיה וימשיך לראות ולבחון ולהשגיח על קיום החוק הזה.

לעשות רשימה קצרה? הרי בסופו של דבר החוק הזה, תמיד מנסים לצייר שהוא נגד, נגד ציבור מסוים.

הוא בעד, הוא בעד זכויות, הוא בעד לתת לציבור

מה

אין בזה הפרעה. אני חושב שזה נוח באמת למפלגות מסוימות לדאוג שהציבור שלהן לא יתפתח, זה נוח. קל להביא אותו אל הקלפי. אנחנו צריכים להפסיק זאת.

היושב-ראש, תודה, חברי, חברותי, חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם, ביום חמישי האחרון הוזמנתי לטקס סיום קורס

נכון, להמשיך בדרך הזאת.

בוודאי, רוצה שילמדו תורה. החוק הזה אינו נגד לימוד תורה, או נגד הלומדים תורה והעוסקים בה

את ההשתתפות שלכם, לביטול של החוק הזה. עוד מעט, ביולי, מתגייס המחזור הראשון שישרת ארבעה חודשים פחות. שירות של שנתיים ושמונה חודשים.

כמה תיקונים בחוק ההוצאה לפועל, כך שיקלו הן על המבקשים לממש זכויות כספיות בדרך זו והן על הנתבעים.

מוצע לקבוע כי הסכום המקסימלי בתביעות על סכום קצוב שאפשר להגיש לביצוע בהוצאה לפועל יהיה 75,000 ש"ח,

תומכת בהצעת החוק. תודה רבה לך, גברתי.

אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה

אנחנו עוברים,

(תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים),

מוצע לאפשר לשרה, בתנאים שבהצעת החוק,

מכיוון שאנחנו מתחילים פעילות מבורכת של אזרחים ותיקים גם על-ידי לימודים מעבר לשעות הלימוד של מוסדות

ולהחליט, כל שישה חודשים בא שר אחר וחושב בכיוון אחר, שצריך להחליט מי מתאים ומי לא מתאים.

קיים דבר שנקרא "תעודת יושר", שאת מגישה כדי

או את מגישה להיות מורה באיזה תחום.

כדי שזה יאושר.

תודה,

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל

לי, אני רוצה לחזור לחוק שמכיוון לא הייתי רשומה לא יכולתי לעלות ולדבר עליו, חוק שירות ביטחון.

בתור שרת העלייה והקליטה, הייתי בארצות-הברית כאשר התגייסו שם לשרת כאן,

נוער וצעירים שהגיעו אחר כך לשרת במדינת

שם ובחזרה, להיות באירוע של הגיוס. כאן אני אומרת לכולנו, מדינת ישראל נותנת

להיות חלק בהגנה על מדינת ישראל בזמנים קשים, ואנחנו מעבירים חוק, ועל החוק הזה נלחמו בקדנציה שעברה, וכסיעה אנחנו תמכנו בחוק הזה.

בטובכן, וסיעת כולנו. אינני מבין, עד מתי אנחנו נמשיך להתייפייף וגם להצטעצע בנושא האזרחים הוותיקים במדינת ישראל. חברה שמכבדת את עצמה, אסור לה אפילו למצמץ לנוכח מעמדם ההולך ומידרדר של

מתן מתוך התחשבות במצבם ההולך ומידרדר. הוותיקים אמורים לקבל את מה שמגיע להם בגו זקוף. הם אמורים לתפקד בצלם האל. אסור לנו לקבל כאן,

אנחנו מתרשמים מרמת האמון הבולטת המתרחשת בבית הזה. אנחנו נעשה את ההצבעה כרגע, מי בעד?

יצביע בבקשה, חברים. ההצבעה איננה שמית, בשורה טובה.

אנחנו מצביעים על הצעת החוק. ההצעה להעביר את הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד

גברתי המזכירה, חברת הכנסת מיכאלי אומרת שאי-אפשר הצבעה שמית, כי ב-21:00

רוויזיה. אין כאן

יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצליח להצביע בפעם הראשונה.

עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר,

בקריאה השנייה הצביעו 58 חברי כנסת, נגדה, 38 חברי כנסת. אני קובע שהצעת החוק, התיקון עבר בקריאה השנייה. אני צדקתי, גברתי המזכירה. ועכשיו אנחנו ניגש לקריאה

אנחנו עוברים לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015. יציג את החוק לקריאה ראשונה סגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן-דהן,

ללא צורך בפנייה פרטנית לכל פעולה. שלישית, לאור הרחבת מספר בעלי הסמכות למתן רישיונות בחוק, נקבע כי בכל הנוגע לסמכות הטלת הקנסות האזרחיים והעיצומים

אחד צופה מה יהיה בעוד

הביטחון האמיתי שיש לנו, גם הכלכלי, גם החברתי, הכול משמים.

מנחם בגין, זיכרונו לברכה,

הרוצח שרצח חפים מפשע ובני משפחותיהם, להשוות את משפחת הרוצחים למשפחת הנרצחים. זאת התנתקות נוראה, שמתחילה בערעור על חוקת התורה, ואנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה כדי להבין שאנחנו לא נמצאים פה דור אחד,

את החוק סגן שר הביטחון חבר הכנסת בן-דהן. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73) (כהונת נציב קבילות חיילים), התשע"ה

החיילים הוא למעשה מקבילו בתוך הצבא. לכן מוצע כי המינוי יהיה לתקופת כהונה אחת למשך שבע שנים. כך נבטיח

אי-תלותו של הנציב בבעל

הכנסת סופה לנדבר, אינה נוכחת. בכך הרשימה הסתיימה. היות שעדיין לא חזרו מהרוויזיה,

חברים, אני מחדש את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הריני להודיעכם,

בעקבות האי-בהירות הזאת בחוק שהתבררה, החליט משרד הביטחון לתקן את המצב ולהשוות את נציב קבילות החיילים לנציב קבילות הציבור, שהוא כידוע גם מבקר

נציב קבילות החיילים, באופן כזה שאנחנו מחייבים את שר הביטחון להודיע 60 יום לפני תום כהונתו של הנציב המכהן, אנחנו מחייבים אותו להודיע לשרת המשפטים את מי בכוונתו

ולאחר מכן להביא את זה לוועדת החוץ

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73) (כהונת נציב קבילות חיילים) עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוץ

מכיוון שזה צו אז יש דיון. מי שיציג את הצו הוא יושב-ראש ועדת החוקה, חוק משפט חבר הכנסת ניסן, מי?

חבר הכנסת צחי הנגבי יציג לנו את הצו. בעצם, חבר הכנסת צחי הנגבי מציג את הצו בשם

האופוזיציה והקואליציה, משוחררים לחצי

ואת תוכנית המבחן, הפיילוט, שבו עוסק צו זה. בראש הוועדה הזאת, הוועדה המשותפת, עומד חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, שהוא גם יושב-ראש ועדת החוקה. הצו קובע כי תוכנית המבחן, הפיילוט הפועל מכוח הצו הקיים והחוק, תוארך בשלב זה בתשעה חודשים. על-פי הצו הקיים, תוכנית המבחן תסתיים היום

לאישור מליאת הכנסת איננה דבר שבשגרה. הוועדה שחוקקה את החוק הביאה בחשבון את הרגישויות ואת ההשלכות של הקמתו של, אני לא מבין על מה סערת הרוחות היום.

תודה. הוועדה

אני מניח שרבים שותפים לעמדה שהתקבלה בוועדה אשר לפיה הארכת הפיילוט בנקודת הזמן הזו משרתת את מדינת ישראל,

ואני חושב שהאמירה הזאת יפה גם לאלה שמתנגדים

שעסקו בפיילוט הביומטרי. בפני הכנסת מונח גם דוח של מבקר המדינה,

ושם כאמור יש הצבעה על ליקויים בהתנהלות הפיילוט הביומטרי.

להתייחס לליקויים האלה, לבצע בדיקות נוספות, לקבל תמונת מצב מעודכנת על בסיס נתונים

זה. הפיילוט לא יעבוד על ריק בתשעת החודשים הבאים, הוא ימשיך לספק לנו נתונים. גם חבר הכנסת סלומינסקי וגם אני הבהרנו לרשויות המפעילות את תוכנית הפיילוט, במהלך הדיון שקיימנו,

תודה לחבר הכנסת צחי הנגבי שהציג לנו את צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)

התשע"ה 2015. אנחנו נפתח בדיון. חבר הכנסת דב חנין יהיה ראשון הדוברים,

איילת נחמיאס

יש בעיה מעשית בזה שהנתונים שלנו יהיו בידי השלטון, יש בעיה מעשית לא פחותה בזה שהנתונים האלה יהיו לא רק בידי השלטון,

חברי הכנסת, כל מאגר סופו להיפרץ.

היום שהמאגר הזה לא ייפרץ. עמיתי חברי הכנסת, ככה בדיוק אמרו רשויות הביטחון בסעודיה למלך סעודיה שבוע לפני

לא רלוונטיות שנבדקו כדי להראות שאין חלופה למאגר הביומטרי.

מה שצריך לעשות במדינת ישראל, הזמן תם. אני מבקשת לסיים.

משתמשים בססמה אתם חייבים עכשיו לבחור ססמה אחת שלא תוכלו להחליף אותה יותר כל החיים. והססמה שלכם תישמר במאגר אחד יחד עם הססמאות של כל אזרחי

הוא אמר, הוא ממש לא אמר את זה.

שמעולם לא הוצגה בפניו בדיקת נחיצות המאגר. ויותר מזה, בדוח מיוחד של הוועדה המייעצת למאגר הביומטרי שהונח על שולחננו

חבר'ה, לא מתאים לנו, לא מתאים לנו. לא מתאים לנו ככה לנהל בנק של מידע כאשר המשרד למודיעין בא וגמגם שם. הבן-אדם אמר שם: חבר'ה, אין לנו דעה

צריך לשעבד את כל תקציב המדינה. מישהו מוכן עכשיו לעשות את זה? וכשהיה מדובר על עוד תשעה חודשים לא הייתה בעיה לתת לשר הפנים, לסילבן, את תשעת

עד שלא תתחייבו לא להיכנס לארצות-הברית ולא לתת שם טביעות אצבע,

מה שאת מוכנה לתת לאמריקנים, אני רוצה גם.

נא לתת לחברת הכנסת זהבה גלאון

של דבר לא תהיה הצבעה. אז במה הועילו חכמים בתקנתם? למה אנחנו מתכנסים באופן הזה? אני רוצה לפנות מכאן ליושב-ראש הכנסת, כמו שפניתי אליו קודם לכן. הוא אמר

פרופסור אהוד גודס, פרופסור יוסי גיל, פרופסור עידו דגן, ד”ר דניאל דויטש, פרופסור דני דולב,

פרופסור אירית דינור, פרופסור עירן

וחברותי חברי הכנסת, היום בבוקר קיימנו בוועדה לענייני ביקורת המדינה דיון בנושא: דוח המבקר על המאגר הביומטרי.

כפי שתיאר זאת מבקר המדינה, מעלה כשלים מקיר לקיר. כשלים חמורים בנוגע לקיומו של הדוח. השאלה הבסיסית שאותה ניסיתי להבין, לקבל עליה תשובה בדיון

אני מצרה על כך שהחלטה שהתקבלה בוועדה המשותפת היא החלטה שהתקבלה, בעיני,

ראש. למה אנחנו צריכים להמשיך עם משהו שלא ברור בכלל אם צריך

יכולים להיות מועברים לגורמים עוינים. אפשר יהיה בקלות בכל ארץ וארץ בחוץ-לארץ לזהות אזרחים ישראלים ולפגוע בהם רק בגלל זליגת הנתונים. זה

אני יודע שאתה לא אחראי לביומטרי, ואפילו קודמך לא הוא שיצר את הביומטרי, אבל אני אומר את זה לכם כך,

אבל סילבן ביקש

לא בטוח. באורים-ותומים ישבו קודמיך ולפני השר גלעד ארדן והסבירו איך אין סיכוי,

מוצאים איזה נערים בני 15-14 שמקרקסים את כולם. עכשיו,

יבואו ויגידו: תשמע, אתה יודע,

אתה עולה לאוטובוס עם הרב-קו, אתה נרשם. נא

הלוא המסלול,

הביומטריות הוא כבר בן שנים אחדות. ומבקר המדינה כבר הזהיר לפני כמה שנים לא לעלות

אויב יוכל לקחת ולהיעזר בו בבוא הזמן, כמו שתיארה יפה עמיתתי חברת הכנסת סויד. היא כבר רואה את חיילי צה"ל מסתובבים ומזוהים באמצעות

דרמטית, היא עוד דקה פה, וגם היא תהיה מסוכנת מאוד

עכשיו, הסכנות ברורות והכול עניין של משקל ומידה.

ממך, סגור את הדבר הזה, לטובת ביטחונם של תושבי מדינת ישראל.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת אראל מרגלית. גברתי היושבת-ראש,

אפשר שיהיו תעודות זהות חכמות ולא יהיה מאגר מידע כזה.

לא רק שאין מדינה שיש לה זכות להחזיק מאגר מידע כזה, שום מדינה לא תחזיק בו ממילא

קח תשעה חודשים, תלמד בשקט, ואז נמשיך לדבר על זה. אבל להמשיך פיילוט

הסיטואציה, כדי שבמשך תשעה חודשים

ואז הממשלה מכריזה, ואז היא באה להצטלם.

אתם זוכרים "פיירוול"?

זה כמו קו בר-לב.

פוינט", והיא הצליחה.

כמו קו מז'ינו במלחמת העולם השנייה, וכמו כל הגדרות הגדולות שמקימים. גם ה"פיירוול" נפל.

במקרה הזה עדיף שהמאגר יישאר באדמה.

חבר הכנסת יעקב פרי,

חבר הכנסת אחמד טיבי. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, סילבן, אני

לא מבין כלום, עזוב. זה שאני לא מבין,

וחברי. למשל, חבר הכנסת דב חנין הזכיר פה את "האח הגדול".

שאזרחי ישראל נמצאים תחת "האח הגדול"

לי,

בחלק מהדברים, כן.

לא אסחף יותר. בוא תחמיא לסילבן קצת, סילבן הוא אחראי, הוא

יכול להיות שגברתי חדשה ולא יודעת שיש כמה חברי כנסת שלאורך השנים שלוש דקות אצלם לא נמדדו ממש עם סטופר. את זוכרת את דוד

גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, כמה אופייני שדיון כזה על המאגר הביומטרי נעשה בשעה שאנחנו אפילו לא יודעים אם יתקיים פה דיון על הגז, על נושא כל כך חשוב, שאנחנו רוצים לבוא

האם דנ"א? האם כף היד?

או אולי ללכת לתכונות של התנהגות, כמו למשל זיהוי קול של בן-אדם ועוד דפוסים מאפיינים של

לא ראוי, לא ראוי אפילו שהיינו מקבלים החלטה כזו. לא אנחנו כחברי הכנסת, ובוודאי לא השר הממונה, שצריך לאפשר לו את הזמן

ולא הגענו להבנות בעניין הזה.

אישית, בנושא הזה, מתעמק קצת יותר זמן. ואני מודה, גם חברי כנסת חדשים צריכים את תקופת הזמן הזו בשביל להגיע למסקנות.

רציני. האפשרות היחידה שלי בלוח הזמנים הזה הייתה שאני רוצה עוד פרק זמן מסוים.

תקפיא את המאגר.

תקפיא. רגע. למה? כי צריך בתקופה הזאת להקים ועדת שרים

ולכן, אם לא יאושר הצו לעניין הארכת תקופת המבחן, מחר בבוקר רשות האוכלוסין לא יכולה להנפיק תעודות כאלה. נגמר. אבל לא רק זה, אלא שבמקום להצטרף לתיעוד

דקות אחדות היה פיגוע בשבות-רחל. ארבעה אנשים נפצעו, אחד מהם קשה. אתה כבר יודע, מה זה "אוהו"? לפני דקות אחדות.

תעודות ביומטריות,

אי-אפשר לעשות תיעוד ביומטרי בלי מאגר. מה לעשות, אי-אפשר.

ואם אנחנו היינו מפסיקים את